זה המשך לישיבה הקודמת, בעניין של מענק קורונה לחיילים המשוחררים. חיילים בודדים משוחררים.

אני אומר: בודדים. אני לא אחזור על זה. אם טעיתי, אז תקבלו את זה איך שזה. הכוונה שלנו היא לבודדים. אני מציע שמנהלת הוועדה תדווח לנו מה היה מאז הישיבה ואנחנו נמשיך. הינה, בבקשה.

אני אגיד מה אנחנו רצינו.

בדיון הקודם שהתקיים לפני שבוע עודכנו על ידי נציגי צה"ל, כי 500 חיילים טרם קיבלו את מענק הקורונה מתוך 2,000 זכאי מענק. בסיכום הישיבה ביקשו כל חברי הוועדה להעביר את המענק באופן מיידי לכל הממתינים. בישיבה השתתף גם השר מיכאל ביטון. ביקשנו שהוא יצטרף גם לדיון הזה, אבל מפאת לוח הזמנים שלו וההתראה הקצרה שלנו הוא לא יכול להשתתף. דובר בדיון הקודם שהתקציב שהוקצה לנושא הוא 8 מיליון ש"ח. לקראת הדיון הנוכחי קיבלנו עדכון מעוזרת השר, כי הכסף טרם הועבר לגבי ה-500, והשר ביטון ביקש לבדוק את הזכאויות במהלך שלושת השבועות הבאים. בסיכום הישיבה, הציע יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן להעניק עוד 4,500 ש"ח, חלף אבטלה, לכל אותם החיילים הבודדים המשוחררים שענו על הקריטריונים לקבלת המענק הראשון. עוד 4,000. עוד 4,500. לא. 4,000. 4,000?

זה כמו המענק הקודם. לא נשנה את זה. הצעה זו היא הצעה דומה להחלטה שהתקבלה בממשלה להעניק הטבה דומה להטבה שלה זכו העובדים מגיל 67, שלא חזרו עדיין לעבודתם ועבדו קודם, שיקבלו מענק של חודש נוסף של 4000 ש"ח לכל עובד. כלומר, כמו אלה מעל גיל 67, אז גם החיילים הבודדים להשוות את הזכאות שלהם לחודש נוסף. כמו כן החליטה הממשלה, כי מי שזכאי למס הכנסה שלילי 300,000 איש באופן מיידי, בחודש הבא יקבלו 8,000 ש"ח לאדם בהיקף של 400 מיליון ש"ח הוצאה. מתן המענק עכשיו יקל עליהם לעבור את התקופה.

מה שאני מבין הוא שיש לנו שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא 500 איש שעדיין לא קיבלו. משום מה, אני לא יודע. אולי הם לא רוצים להגיש. זה כבר עניין אחר. אני אעדכן. הבעיה השנייה היא שהמועד האחרון להגשת הבקשות הוא 30 ביוני 2020. אני אצטרך מהאוצר איזושהי דחייה על מנת שיוכלו לטפל בזה. כי גם השר אומר שייקח לו בין שלושה שבועות לארבעה שבועות על מנת לטפל בזה. והבעיה שנייה היא,

שאנחנו רוצים לתת להם עוד חודש אחד, כי זה מגיע להם, לכל החיילים המשוחררים, שהם חיילים בודדים. זה 8 מיליון שקל בסך הכול. בואו נגיד, בתשלומים שניתנו לקורונה, זה בטל בשישים. אם אנחנו היינו במצב רגיל, 8 מיליון שקל זה היה הרבה כסף. אבל מכיוון שנתנו מיליארדים לנושא של הקורונה, אין סיבה להפלות חיילים בודדים משוחררים בעניין הזה. מה גם שאיך שהם ישתחררו,

אי-אפשר למצוא עבודה

בחודש-חודשיים של הקורונה. פשוט יש מעל מיליון מובטלים. אז אין שום סיכוי שהם יעבדו במקום עבודה. מהסיבה הזאת צריך לתת להם עוד חודש.

אנחנו נתחיל עם משרד הביטחון?

אתם תשמעו את כולם ואחר כך תתייחסו. אלוף משנה גלית גולן, ובעתיד תת-אלוף, נכון? זה בטוח, אני לא טועה פה. בסוף תגיעי לתת-אלוף.

לראש אגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון להציג את הנושא. בבקשה.

הנושא של מענק שכר דירה לבודדים משוחררים הוא במשרד הביטחון. ואנחנו נעדכן מהישיבה הקודמת שכבר 1,500 חיילים בודדים משוחררים קיבלו את הטבת שכר הדירה, שזה 1,000 ש"ח לחודש ובנוסף את מענק הקורונה. נמצאים היום בתהליכים כאלה ואחרים כ-200 חיילים משוחררים בודדים שנרשמו להטבה וטרם הגישו את המסמכים. יש באתר שלנו מקום שבו נרשמים קודם להטבה. אנחנו בודקים את הזכאות. אם הם בשנה ראשונה ועונים על התנאים, מבחינתנו, רק שתדע כבוד היושב-ראש, הם כבר נכנסו. כל עוד הם זכאים, אנחנו לא צריכים ארכת מועד. לגביהם?

גם אם הם לא הגישו את המסמכים ואנחנו בבדיקה, בתיאום עם האוצר, הם זכאים להשלמה. על ה-276 את מדברת? 276 זו רשימה שנאספה באופן פרטי בציבור והועברה לשר מיכאל ביטון. אנחנו בדקנו אחד-אחד. זה לא קשור לנתונים שאני נותנת עכשיו. בתוכה יש כבר 80 שקיבלו את המענק ואת שכר הדירה. יש שם כאלה שהם לא בודדים. מתוך ה-276? נכון. יש שם כאלה שהם לא בודדים ולא מוכרים והם לא חיילים משוחררים. זו פשוט רשימה ציבורית.

ויש שם 158 שהם בתוך אלה שעכשיו אמרתי, שלנו יש עוד שאנחנו יודעים עליהם. אז אלה מטופלים? מטופלים. לגביהם לא צריך אורכה. לא צריך אורכה והם מטופלים באופן פרטני. ולמי צריך עוד אורכה? באופן פרטני הם גם מ טופלים. אז למי צריך אורכה? לאלה מתוך 2,000? לאלה שיגישו בשבוע - - - מתוך 2,000?

יפה.

שמגיע להם את ה-4,000 שקל? עד היום קיבלו 1,500. לא. אבל כמה יש בסך הכול? יש לנו בצנרת עכשיו, אנחנו מעריכים, כ-300. אנחנו צריכים לבדוק מתוכם - - - כ-300 שאתם יודעים עליהם? שכבר הגישו? כי את אומרת 200. שהגישו ונרשמו, מתוכם 158 נמצאו זכאים. ועוד 33 מתוך הרשימה בכלל לא הגישו בקשה. פנינו אליהם גם בטלפון וגם ב-SMS. זאת אומרת, 68 לא הגישו בקשה, לפי מה שכתבת.

מתוך ה-68 תראי חלוקה: 33 לא הגישו בקשה וזכאים, ופנינו אליהם אחד-אחד אישית גם בטלפון וגם ב-SMS להגיש בקשה עד ה-30 ביוני עם המסמכים; 35 הם אלה שאמרתי שהם לא מוכרים. אז למה הם לא מגישים את המסמכים? יש עם זה איזו בעייתיות פה? במסמכים? תהליך ההרשמה באתר הוא שקודם כול נרשמים להטבה ומקבלים לאזור האישי הודעה: אתם זכאים, נא הגישו את המסמכים. איזה מסמכים הם צריכים להגיש? חוזה שכירות. חוזה שכירות בתוקף לתקופת הקורונה, שזה המתווה שהושג עם האוצר. זאת אומרת, אם הם מגישים חוזה שכירות מלפני

שלא בתקופת הקורונה - - - הסיוע הבא תלוי רק בשכירות?

1,000 ש"ח בחודש לשכירות.

1,000 פלוס 4,000. ה-4,000 היא הטבה החדשה של משבר הקורונה למי שיש לו - - - היא לא קשורה לחוזה השכירות. היא לא קשורה. הם מקבלים 1,000 ש"ח בחודש. כמה חיילים בסך הכול? יש הרי 5,000 חיילים. יש 3,500 משוחררים. אז למה השאר לא מגישים בקשה? כי יש כאלה שלא גרים בשכירות. יש כאלה שחזרו למשפחות. יש כאלה שגרים - - - אבל מגיע להם את 4,000 בכל מקרה. מה זה קשור שכר דירה?

זאת שאלה שצריך להפנות לאוצר.

זאת שאלה שצריך להפנות לאוצר. מה הקשר לשכר דירה? מה זה? הוא חייב לשכור דירה כדי לבזבז את ה-4,000,

אני לא הבנתי את העניין הזה. המענק הזה ניתן כדי לייצר פתרון שהוא יחסית מהיר ולא דורש חקיקה.

התלבשנו על צינור סיוע שכבר קיים בקרן, שזה סיוע בשכר דירה לחיילים בודדים.

חייל בודד שחי בארץ חלקם,

הם עולים והם חוזרים אחרי השירות הצבאי לחו"ל חייל בודד שחי בארץ ושוכר דירה, הקרן משלמת לו בכל חודש 1,000 שקל.

התלבשתם על זה. התלבשנו על זה. אבל מה קורה עם כאלה שאין להם?

בגלל נוכחות חובה להתייצב אתם לא נותנים לו? אלה שאין להם שכר דירה לא זכאים למענק הזה.

אלה שאין להם חוזה שכירות לא זכאים למענק הזה.

אתם תצטרכו לטפל בזה. כולם מגיע להם. זה לא משנה אם יש לו דירה או לא.

מי שאין לו דיברה מגיע לו יותר, אני חושב. והם צריכים את זה לדמי מחיה. מי שאין לו דירה כנראה שחי או אצל משפחה או במקום אחר. ואז ההוצאות שלו נמוכות יותר. מה? עם סבא, סבתא?

סבא, סבתא?

סבא, סבתא, דודים, דודות. חזר לחו"ל,

אם הוא נסע לחו"ל, לא מגיע לו. הוא חי בחו"ל ולא מגיע לו שום דבר. אם הוא נמצא בחו"ל, אין על זה ויכוח. אבל מי שגר אצל ההורים, אז נותנים לו מענק מסוים שמשמש אותו. את יודעת מה, מי שאין לו חוזה שכירות שהמענק יהיה יותר נמוך. אין בעיה. אבל אי-אפשר לבטל לו את המענק בכלל. התנאים של המענק הזה שניתנו, הם ניתנו לזכאי - - - לא,

מה הנוהל שצריך לעשות על מנת שאנשים יהיו זכאים? לקבל החלטת ממשלה? בסבב הקודם, אחרי הרבה התייעצות עם גורמים משפטיים, זאת הייתה הדרך הכי קלה והכי מהירה.

הדרך קלה כי היה נוח לכם. וזה בסדר גמור, אני לא בא בטענות. כי רציתם לעשות את זה מהר. זו לא החלטת ממשלה; זה תיקון לחוק חיילים משוחררים. זה לא בסדר.

איך אנחנו עושים שגם אלה שאין להם חוזה שכירות יקבלו? תיקון חוק.

אז נבקש מכם. עם מי מהם צריך לדבר?

שצריך תוספת תקציבית.

גם תוספת תקציבית עם מקור תקציבי וגם תיקון חקיקה.

אז אני מציע דבר כזה: שאלה שאין להם חוזה שכירות והם נמצאים בארץ ברור שלמי שנמצא בחו"ל לא צריכים לתת דמי מחיה, הוא מסתובב שם בהודו או במקום אחר. משרד הביטחון, כמה, לדעתכם, הם צריכים לקבל?

בואו נגיד, הם לא צריכים לקבל 4,000, כי הם נשענים על המשפחה שלהם ועל איפה שהם גרים. 2,000 שקל זה מספיק פה? כבוד היושב-ראש, אני רק אגיד שממש בימים האלה יש באוויר תזכיר

של שר האוצר ושר הביטחון, שמאפשר לכלל החיילים, גם בודדים וגם לא בודדים, למשוך 4,000 שקל מהפיקדון לכל מטרה. אבל זה לכולם מגיע.

זה כסף שלו. את לא יכולה לסחור עליו פעמיים.

אבל ככל שיש חייל שנקלע למצוקה כלכלית לאור משבר הקורונה, הכסף הזה יכול לשמש אותו לכל מטרה.

זה לכל החייליים.

זה אומנם עוזר, אני לא אומר שלא. אבל זה לכל החיילים. אז למה את צריכה לקפח אותו? מגיע לו, מה? אתם יודעים מה? נתתם מיליארדים לכל מיני גופים עסקיים, ופה חיילים, שזה עניין סוציאלי פר אקסלנס, אתם מתעקשים איתם על כל מיני קריטריונים. מי שבאמת שוכר דירה וההוצאות הקבועות שלו נמשכות גם בתקופת הקורונה והן מאוד מאוד גבוהות, קיבל מענה בדבר הזה.

שגר בבית משפחתו ההוצאות שלו לא מאוד מאוד גבוהות. אז אני אומר שאין בעיה.

עם המענק הזה שניתן לחיילים משוחררים שכן יש להם שכר דירה והיו צריכים להמשיך לשלם אותו גם בתקופת הקורונה, נותן מענה טוב לאוכלוסייה הזאת.

אני חושב שאת מפלה אותם, אם את נותנת לכולם. קודם כול, זה כסף שלו. אז את עוזרת לו בכסף שלו? הרי זה עומד לזכותו. זה עומד לזכותו. אז מה העניין? את עושה את זה לכל החיילים.

ואנחנו מאפשרים עכשיו הרחבה משמעותית של המשיכה של הכסף.

יעל, אני חושב שלתת לחיילים למשוך את הכסף, למשוך את הפיקדון, זה אולי יפתור איזושהי בעיה נקודתית היום.

אבל זה יחמיר את הבעיה בהמשך. כי בפיקדון הזה משתמשים בשביל דברים אחרים: בשביל לימודים, בשביל קניית דירה, בשביל פתיחת עסק, בשביל הרבה מאוד דברים. ולכן לבוא ולהגיד: אנחנו ניתן להם למשוך את הפיקדון זה פשוט לפגוע בחיילים האלה. לכן אני חושב שאין שום סיבה שלא תמצאו עוד 8 מיליון שקל כדי לתת לחיילים.

זה יותר מ-8 מיליון שקל. כמעט 3,500 איש. זה פחות או יותר 14 מיליון שקל. אני מציע דבר כזה ואני מבקש מהאוצר לא להתנגד לזה, כי זה כסף קטן; זה אומנם כל כסף זה דבר גדול, אבל זה כסף קטן תקציבית,

שאלה שאין להם חוזה שכירות יקבלו מחצית - - ממענק הקורונה. - - מהמענק הפורמלי של הקורונה שעומד על 4,000. אז הם יקבלו 2,000. אני מקבל את הטענה שאם הם נסמכים על בית אחר, הם לא צריכים אין להם הוצאות כמו אלה שלא נסמכים על בית אחר.

דבר שני, כל הגוורדיה הזאת תקבל עוד חודש. אם לוקחים את זה מבחינה תקציבית, אנחנו מגיעים לזה ש-3 מיליון זה ה-1,500 כפול 2,000, עוד 3 מיליון זה החודש הנוסף זה 6 מיליון, ו-2,000 כפול 4,000 זה 8 מיליון. בסך הכול אנחנו מדברים על 14 מיליון שקל תקציב, נכון?

שוב, צריך לבדוק.

אני אומר בערך. עשיתי חישוב גס. אבל זה תחת החישוב שאתה עשית, כן. אין לי את הנתונים המדויקים. אז אני אומר לך את הנתונים עכשיו לפי מה שהם אמרו לי. זה בערך בסביבות

אני מציע שנקבל החלטה בעניין הזה, שמתקנת את הזה. ואתם תדברו עם שר האוצר. תעשו את העבודה המקצועית. אני אדבר גם איתו.

ואם צריך לקבל החלטת ממשלה ולתקן את החוק, אז תגישו את זה. כי בסך הכול, אני פה לא מדבר על מיליארדים ועל כל מיני רפורמות, על כל מיני שיקולים כלכליים במאקרו, שצריך להחזיר אנשים לעבודה. פה מדובר בכסף קטן, תקציב קטן, אבל יש לו תוצאות גדולות. מדובר באנשים שבאמת

אחרת, הם לא היו חיילים בודדים. הם היו משהו אחר. את מבינה? אדוני היושב-ראש, אם אני רק יכולה להגיד.

קופסאות הקורונה שחוקקו בחוק יסוד: משק המדינה, לאור העובדה שאנחנו בתקציב המשיכי, הגיעו לכנסת עם ייעודים ברורים, בסדר?

במחייב אותנו לדווח לכנסת על שימוש בכספים האלה לייעודים שהכנסת קבעה.

אין לי את החוק. אני יכולה להוציא אותו - - - מה זאת אומרת? אתם נותנים הרי לכולם.

החוק נחקק אם אתה רוצה אפשר לפתוח את חוק יסוד: משק המדינה. יש שם ממש סעיפים

אז למה נתתם 4,000 שקל לקשיש מעל גיל 67? איזה ייעוד יש לו? זה בתוך הקופסה של 14 מיליון.

יש בחוק יסוד - - - אז גם פה, אותו ייעוד.

אבל זה לא. את מדברת על ייעוד סוציאלי. אז גם פה יש ייעוד סוציאלי.

אבל הקופסאות תוקצבו לשימושים מסוימים.

בתוך הקופסה - - - איזה שימוש יש לאלה שמעל גיל 67? יש ממש בחוק סעיף כזה.

אז תוסיפו את זה.

זה חוק יסוד. רגע, ואיך תקצבתם את המענק הראשון של החיילים? בחוק יש סעיף של שונות. נו, אז תכניסו את זה.

אבל הוא זה נגמר. השונות זה הכסף של הפיקדון, שהוא תזרימי אבל עדיין צריך לתקצב אותו, פלוס הדבר הזה.

לחוק יסוד: משק המדינה יש מטרות,

אני סומך עליכם. הרי גם ככה צריך לתקן את החוק לגבי חיילים בודדים. אז תקנו גם את זה. אני רק אציין ואגיד שככל שרוצים לשים את הכסף הזה, הממשלה תצטרך

מה המקור לדבר הזה בתוך קופסת הקורונה.

14 מיליון שקל, והם לא צריכים לעשות קיצוצים. עכשיו,

הוספתם, ראש הממשלה הוסיף עוד מיליארדים.

תיקנתם את החוק?

חוק היסוד. הוספנו עוד קופסה.

הוספנו קופסה של 14 מיליארד שעברה בכנסת לפני שבועיים.

עברה בכנסת לפני שבועיים.

שחברי הכנסת יתמכו בתוספת שקשורה לחיילים בודדים.

יהיו לך כמעט 120 אצבעות. פשוט צריכים רק את הממשלה פה.

כן דורש מקור תקציבי, מבחינתנו. וזה צריך להיות בתוך סדר העדיפויות של הממשלה לתקציב של התמודדות עם קורונה. 14 מיליון. מבחינתנו, זה צריך להיות חלק מסדר העדיפויות של הממשלה בתקציב של התמודדות של קורונה. - - - לא. שכר דירה יש 2,000. אין יותר.

משרד הביטחון מעוניין לשים את הכסף מתקציבו. ואז כמובן שאין בעיה.

המלחמה הזאת של המקור התקציבי לא מתאימה לסעיף הזה. מה אני אגיד לך? הייתי בסרטים האלה בכנסת הקודמת. יש פעמים שכן צריך להתעקש, יש פעמים שלא צריך להתעקש. פה לא מדובר על הרבה כסף. מדובר בתקציב מאוד קטן,

אתם צריכים גם כאזרחי המדינה, לא כנציגי האוצר, אתם צריכים לסייע בעניין הזה. לא כל דבר קשור לעבודה שלכם. התפקיד שלכם כשמדובר בחיילים משוחררים זה לשחרר קצת את המעגל.

אדוני היושב-ראש, אני מקבלת את האמירה. כולנו אזרחי המדינה, אתם ואנחנו. אנחנו לא עובדים בחלל ריק.

אני מקבלת האמירה לגמרי, אבל בסוף תפקידנו הוא גם לשמור על הקופה הציבורית.

מקובל עליי, כן. בעיקר בשביל להוריד את החוב לדורות הבאים. אז ככל שאנחנו מגדילים את ההוצאה עכשיו, זה בסוף יהיה לילדים של כולנו לשלם. ולא 14 מיליון הם אלה שיסגרו את החוב עבור ילדינו.

כמו שלא עשיתם קיצוץ תקציבי כשאישרתם את 8 מיליארד האחרונים, אלא הוספתם את זה לגירעון, כך תעשו עם 14 מיליון. כי מהרגע שמתחילים לקצץ, אז בסוף לא עושים כלום. ה-8 מיליארד לא ראיתי שקיצצתם. הוספתם את זה, נכון? הגדלתם את הגירעון.

גם פה תגדילו את הגירעון טיפה. לא יקרה כלום. אני אסגור את זה עם שר האוצר.

אבל מה עם החודש הנוסף? החודש הנוסף בפנים. 14 מיליון.

כולל את החודש הנוסף, כולל את ה-2,000 שקל. כולל, בפעמיים לחדשים. אני לא מקבל את זה, שאלה שאין להם שכירות

פורמלית, לעשות את זה ככה.

כל העניין הזה

יש לכם תקציב שם שלא מנוצל, אז ניצלתם אותו.

עשיתם טוב. אני לא מתווכח על זה. אבל אי-אפשר בגלל זה לא לתת לאלה שמגיע להם.

אני שוב אומרת, מעבר למקור התקציבי שצריך להימצא לטובת העניין, גם דורש תיקון חקיקה.

אני קיבלתי את ההערה שלכם שאין מקור תקציבי. אז אני מבקש שתשקלו את ההערה שלי, שגם ל-8 מיליארד שעכשיו אושרו אין מקור תקציבי. הוספתם את זה לגירעון. אתם יודעים את זה טוב מאוד. אז גם פה תוסיפו.

המטרה הזאת לא פחות חשובה, כי ה-8 מיליארד נוספו בלי מטרות. הוספתם את זה באופן כללי, אחר כך תחליטו.

פה אנחנו יודעים בדיוק מה המטרה.

החוק כולו למטרות ספציפיות.

למי נתתם את ה-8 מיליארדים? עדיין לא קבעתם למי נותנים את ה-8 מיליארד. רוצים את זה באופן כללי. ועכשיו אתם התחלתם לתת 200 לאלה, 300 לאלה, נכון? עכשיו אתם נותנים. נתתם 200 מיליון לאומנים. בסדר. אז פה 14 מיליון. כן, בבקשה. אני רוצה רק לדייק את התקופה. מכיוון שהמתווה היום הוא למשוחררים, זה לוקח להם קצת זמן עד שמביאים חוזה. ככל שזה עד ה-30 ביוני או עד ה-30 ביולי,

על זה מסכימים.

כי מי שהגיש לראשונה, מי שלא מצא עד היום שכירות ומצא אותה בחודש יוני והגיש לנו אותה עכשיו, ולא היה לו חודשים קודמים, אני מבקשת - - - יש הסכמה על זה,

יש לכם בעיה להאריך את התקופה? אני שוב אסביר. המענק ניתן לתקופת הסגר או לתקופה הקשה של הקורונה שהייתה בחודשים מרץ עד אפריל-מאי,

ולכן, אגב, שכר הדירה ניתן למי שיש לו חוזה שכר דירה בחודשים האלו, החודשים שבהם המשק היה סגור. ככל שמי שיש לו חוזה שכירות - - - לא. אני הבנתי את מה שאמרת. אבל אי-אפשר להציג חוזה שכירות נכון ל-1 ביולי.

אבל אם היה לו חוזה שכירות ב-1 ביוני והגיש את הבקשה רק ב-1 ביולי, אז אין בעיה. אני מקבל את מה שאת אומרת. אם יש צורך, בשביל לעמוד במכסה של 2,000, להאריך את המועד, אנחנו נדבר עם הקרן ונסגור את זה איתם.

אז תסגרו. אבל חוזה השכירות אבל כן חשוב לי להגיד, אדוני היושב-ראש חוזה השכירות יהיה לחודשים הרלוונטיים. אני אנסח את זה, שיהיה מקובל על כולם. מי שמגיש ביוני לא זכאי?

האורכה תהיה עד ה-30 ביולי

שאלה שמגישים חוזה שכירות חוזה השכירות חייב להיות לפני ה-30 ביוני.

כן. עד ה-31 במאי. זה מה שנקבע.

מה היום הכללים? עד ה-31 במאי. מה הכללים? לא נשנה אותם.

אבל הוא יכול להגיש את זה עד ה-30 ביולי. הוא מראה חוזה עד ה-31 במאי.

הבנתם? את זה אתם עושים דרך פנייה לקרן. לא צריך תיקון. אנחנו נסגור את זה עם הקרן. אז תכתבי שהאוצר מתחייב לסגור את זה עם הקרן. זו החלטה ראשונה. ככל שנצטרך, ככל שנראה שיש חיילים שעוד לא הגישו, אנחנו נסגור את זה עם הקרן. החלטה שנייה הוועדה מבקשת מהאוצר ומשר האוצר לתקן את החוק באופן שיינתן מענק בסך 2,000 שקל

גם לאלה שאין להם חוזה שכירות, שאין בידם חוזה שכירות. בשנה הראשונה לשחרור, בבקשה. בשנה ראשונה. זו אותה החלטה, אני לא יודע. אתם תנסחו את זה אחר כך עם מנהלת הוועדה או היועצת המשפטית. בשנה הראשונה לשחרור, כי הוועדה רואה בזה אפליה של חיילים משוחררים, אפליה בתוך קבוצות החיילים מהחיילים המשוחררים. וגם אלה שאין להם חוזה שכירות זכאים למענק. חצי מהמענק, אמרת.

חצי המענק.

תכתבי מענק מופחת. החלטה שלישית הוועדה מבקשת מהאוצר ומשר האוצר לתת מענק נוסף לעוד חודש, כפי שנתנו למגזרים אחרים במשק, בסך של 4,000 שקל לחיילים משוחררים שיש בידם חוזה שכירות ו-2,000 שקל לחיילים משוחררים שאין בידם חוזה שכירות. החלטה רביעית על פי הנתונים שנמסרו לוועדה, העלות התקציבית לשינויים אלה הינה 14 מיליון שקל. האוצר ושר האוצר מתבקשים לעשות את כל מה שצריך, כולל תיקוני חקיקה, על מנת להביא החלטה זו לידי ביצוע, וזאת תוך תקופה קצרה מאוד. אני מתחייב לדבר עם שר האוצר. אני מקווה שהוא לא יעשה לי בעיות. אבל אתם, אני מבקש מכם בדיונים המקצועיים לא להתנגד. באמת זה לא תקציב גדול, וזה גם למטרה חשובה. תאמינו לי, כסף קטן מביא תוצאות גדולות. שמים כסף גדול לא מביא תוצאות בכלל. אז תיקחו את זה בחשבון, שפה אתם בסך הכול מסייעים לחיילים משוחררים שאין להם בית והם צריכים את העזרה הזאת.

הצבעה אושר.

תודה רבה לכולם.

בשעה 11:10.